אתמול הייתי בהפגנה של אנשי האמנות בכיכר הבימה. שמונה חודשים הם לא עובדים, שמונה חודשים אף אחד לא מטפל בהם. התחושה היא שמישהו החליט שעולם התרבות צריך למות.

ללא תרבות הוא עם מת. לא שמעתי פה שום דיון על הנושא הזה. אני חושב שמחובתנו בוועדת הכספים לקרוא לפה לכל הגורמים הרלוונטיים, גם למשרד התרבות, גם למשרד האוצר, גם למשרד הבריאות, כדי לראות איך בונים מתווה לחזרה שלהם לפעילות,

ברגע שהקורונה תסתיים, אם היא תסתיים, אנחנו נמצא את עצמנו בלי עולם התרבות בכלל. אני מבקש ממך, אדוני, לקיים דיון על זה כמה שיותר מהר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסב את תשומת ליבך שבכל נושא התבלינים והפרחים נפסקו ליצרנים 30 מיליון ש"ח פיצוי, למרות שהפיצוי על פי המדדים שמשרד החקלאות קבע עומדים על 90 מיליון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 היצרנים, בגלל שדצמבר אמור להיות חודש טוב באירופה, נכנסו להשקעות מאוד גדולות. החקלאים האלה הם על סף פשיטת רגל. הייתי מבקש לקיים דיון המשך בעניין, לראות מה קורה איתם.

צבי כהן, אמר בשבוע שעבר שהם קיבלו את הכסף. את ההמשך הם אמורים לקבל. הוא אמר את זה בסוף שבוע שעבר. דיברתי

עם מי דיברת? עם יושב-ראש

קיבלתי אינפורמציה על כך שמגדלי התבלינים כן קיבלו. הם מדברים על הפעימה הבאה. רם, אני מציע שתדבר איתו עוד הפעם. אמר פה הסמנכ"ל, שהוא איש מוסמך מטעם משרד החקלאות, שהם קיבלו את הכסף. את ההמשך הם אמורים לקבל. אני לא רוצה לקיים סתם דיון. הטענה שלהם היא שמתוך ה-90 הם קיבלו רק שליש. אם הם יקבלו את השני שליש הנותרים זה יספיק. השאלה אם הם יקבלו אותם. הטענה שלהם הייתה שזה היה טוב לסגר הראשון. אין להם תשובות לגבי הסגר השני. אני אבדוק את זה.

סודר, אני אשמח, ואם לא, אני אבקש דיון. אדוני היושב-ראש, לפני שבוע ביקשתי ממך לטפל בנושאים שסוכמו כאן בוועדה. 30 מיליון שקל לנצרת תקועים במשרד ראש הממשלה בגלל עיכובים משפטיים. התקבלה החלטת ממשלה על 100 מיליון שקל לערים נוספות. בנוסף, הוחלט על חמישה מיליון שקל לתאונות עבודה ועל חמישה מיליון שקל לקבוצות כדורגל. היום התבשרתי שאת השבעה מיליון

אדוני היושב-ראש, העברנו כאן בוועדה, אחר כך במליאה,

שהאריכה את מועד תשלום מס שבח למי שקנה דירה ומכר דירה קיימת תוך 18 חודשים.

מדבר על מס רכישה?

נדבר על זה בהמשך. הארכנו רק למי שסוף התקופה של ה-18 חודשים נופלת בתוך החצי שנה, לא למי שהתקופה שלו נופלת שבועיים אחר כך.

חושב שהארכה לא צריכה להיות רק למי שסוף התקופה שלו נופלת בתוך החצי שנה.

חלק מחברי הוועדה לא רצו את זה, אבל בעיקר רשות המיסים התנגדה לזה. היום אנחנו יודעים איך זה נראה. קיבלנו פניות בעניין הזה. נתנו את דעתנו על העניין הזה. רשות המיסים התנגדה בשעתו. היום נקיים דיון מחדש על כל הנושא הזה. כשדנו על הארכת מועדים לא לקחנו בחשבון את פרק הזמן הכל כך ארוך של נגיף הקורונה. שני התשלומים,

וגם מס רכישה, מתנקזים יחד ל-24 חודשים. אתה זוכר, גפני, שלפני חמש שנים ההסכמה שלנו הייתה שכשיעברו חמש שנים זה יגדל ל-24, גם מס רכישה וגם שבח? אפשר להקדים את זה. אני מוכן. בואו נקדים את ה-24 חודש לעכשיו. זאת הצעה שראוי שנדון בה. בוועדת חריגים שהתקיימה אושר סכום של 360,000 שקל ל-2019-2020 בכל מה שקשור לגבעת הפרחים. כולנו יודעים שב-1996 נרצחו שבע בנות שנסעו לטיול שנתי בנהריים. הוקמה להם גבעת פרחים, כל גבעה על שם אחת מהנערות שנרצחו. נערות בכיתה ח' הלכו לטיול, לא חזרו הביתה. אורנה שמעוני הקימה את האתר הזה לזכר הבנות, ומשרד החינוך מקצה כל שנה סכום. הסכום הזה נעלם מהתקציב. למרות שוועדת חריגים אישרה 360,000 שקל ל-2019-2020, הכסף הזה עדיין לא הגיע לאורנה שמעוני. כל הניסיונות שלה לקבל את הכסף כדי להמשיך לתחזק את המקום עלו בתוהו. מעשה בעצמאי שהגיש בקשה למענק כתוצאה מפגיעה כלכלית,

תקבל 150,000 שקלים עבור המצב. באותו רגע שהוא הגיע לקבל את הכסף, אמרו לו: אתה לא יכול לקבל את הכסף כי ב-2018 מכרת מגרש. לאף אחד אין שום מענה לתת לאותו עצמאי. אני אשמח מאוד אם רשות המיסים תוכל לענות לנו מה הקשר בין אותו עצמאי שמכר את המגרש לבין החברה שלו שזקוקה למענק. אנחנו נדון היום בהרחבה על מענקי הסיוע. שמשרד החינוך ייתן לנו תשובה. לא פנית לשר? הכל אושר, רק יש פקיד במשרד החינוך שלא מעביר את הסכום. הסכום של 360,000 שקל עבר בוועדת חריגים. השר לא יודע להפעיל את האנשים? אני חוזר על הדברים שאמר חברי אחמד טיבי בעניין הכספים שעד היום לא הועברו. ה-30 מיליון שקל לנצרת אושרו בעקבות הסיוע שניתן בזמנו לאילת ולטבריה. הכסף לאילת ולטבריה עבר ללא מכשולים וקשיים משפטיים. ברגע שהשגנו כאן את ה-30 מיליון שקל, שאז גם הורדנו הסתייגויות, הורדנו נושאים חדשים, אמרו לנו: בסדר, אנחנו לא רוצים לתת רק לנצרת, אנחנו רוצים לתת לעוד ערים בצפון, ואז הוחלט להקצות 100 מיליון שקל. מצבה הכספי של עיריית נצרת

אנחנו כבר חודשיים מחכים ל-30 מיליון שצריכים ללכת לעירייה,

אני לא מבין למה זה מתעכב.

שנפנה כדי לראות איפה הקושי המשפטי.

בנוגע לחמישה מיליון שקל לקבוצות בליגה א',ב' ו-ג' בכדורגל? קיימנו כמה פגישות עם התאחדות הכדורגל ועם נציגי הקבוצות. הקבוצות מחכות לכסף הזה כמו אוויר לנשימה. אנחנו מדברים על כמעט 200 קבוצות בליגות א',ב' ו-ג'. הייתה פגישה עם שר התרבות והספורט, חילי טרופר, סיכמנו על הקריטריונים, ועכשיו רק מחכים שהכסף יעבור ממשרד האוצר למשרד התרבות והספורט. יש בעיה עם הבטחות. אני לא זוכר תקופה כזאת שבה היו התחייבויות שלא מומשו. זה יביא אותנו למצב שלא נאמין למשרד האוצר בכלום. אני רוצה שהנושא הזה ייפתר. העוזר שלי דיבר עם יוגב, הוא צריך לתת תשובה. אני לא מתכוון לוותר על העניין הזה. סיכמנו עם משרד האוצר על חמישה מיליון שקל לבטיחות בענף הבנייה והמאבק בתאונות עבודה. יום-יום יש תאונות. צריך לתת את הכסף הזה. דיברנו עם השר

יש תכנית, אבל הכסף

אתמול הלכתי, מאחר ופתחו את חנויות הרחוב, לחפש לבן שלי נעליים.

ראינו את התורים הבאמת הזויים מול חנויות שקצת מזכירים את רוסיה הקומוניסטית כשהיא נפתחה למערב. הלכתי בהרצליה למקום שהוא מתחם פתוח, שהוא רחוב לכל דבר ועניין, וראיתי שהחנויות סגורות. המוכרים יושבים שם בחוץ בדיכאון,

לא מבינים למה הם לא כלולים בתוך חנויות הרחוב. אלו חנויות רחוב לכל דבר ועניין. למה אני מעלה את זה שוב, אדוני היושב-ראש? כי יש שד בלתי נראה שדופק לנו על הדלת, ולשד הזה קוראים הלוואות שוק אפור. העלית את זה. אנחנו נדון על זה.

שכבר לא זכאי להלוואות ילך למוצא הזה. יש עלייה של למעלה מ-50% בלקיחת הלוואות בשוק האפור. זאת הופכת להיות מכת מדינה, לא הערת שוליים. אני אמשיך להעלות את זה עד שהדבר הזה לא ייפתר. בהמשך לדברים של מיכל שיר, גם במשרד לביטחון פנים ובמשטרת ישראל נערכים לסיפור הזה של השוק האפור, הם מבינים שאנחנו בפתחו של אירוע, שאנחנו במצב של עלייה במגמת הפשיעה. ממשלת ישראל נערכת בלסייע לעסקים, רק היא עושה את זה בסיוע לעסקים בסין, בתורכיה ובמקומות נוספים בעולם. לא יעלה על הדעת שבמשבר הכלכלי הכי גדול שחווה המשק הישראלי, הסבסוד שמדינת ישראל נותנת יהיה דווקא לכלכלה הסינית או לכלכלה התורכית. אנחנו נמצאים בחודש נובמבר.

אדוני היושב-ראש, שאתה לא יודע מה זה יום הרווקים הסיני ומה זה הבלאק פריידי, אולי שמעת את המונחים האלה פה, אבל בימים האלה נראה הרבה מאוד כסף ישראלי זורם לאתרים שמוכרים בחו"ל. אותם אתרים, אותם יצרנים בחו"ל מקבלים ממדינת ישראל פטור ממע"מ. הפטור הזה לא ניתן למי שמייצר כאן ומשלם ארנונה,

מעסיק עובדים. אני דורש שוועדת הכספים תנחה את משרד האוצר ואת רשות המיסים לתת את אותו פטור, שזה פטור עד 75 דולר, כהוראת שעה לחצי השנה הקרובה גם למי שמוכר בישראל. תעשו משחק הוגן בין היצרן הישראלי ליצרן בחו"ל בעניין הזה, תוזילו את יוקר המחייה גם לאזרחים הישראלים שקונים בחנויות בישראל, תאפשרו ליצרנים לייצר כאן, למכור כאן ולהתפרנס כאן בכבוד. לא יכול להיות שממשלת ישראל מסבסדת את הסינים והתורכים. אנשים לא יודעים את זה, אבל לשלוח חבילה מסין לתל-אביב יותר זול מלשלוח חבילה מפתח-תקווה לתל-אביב, כי ממשלת ישראל באמנת הדואר מממנת את משלוח הדואר מסין לישראל.

אמנת דואר בינלאומית אומרת שבמידה ומדינה שמוגדרת כמדינת עולם שלישית כמו סין שולחת לישראל דברי דואר, ישראל תסבסד את עלויות הדואר האלו. זאת ועוד,

חברים, אנחנו בחודש נובמבר. התפקיד שלנו הוא לדאוג שכאשר מבטיחים לנו על ידי החשב הכללי,

שבאמת הכספים

הבטחת לטפל בנושא בתי הספר המוכרים הלא רשמיים. אמורה הייתה להיות לך פגישה בשבוע שעבר. האם יש התקדמות לגבי השעות? עדיין לא. אני לא מפסיק לטפל

לברך על הקמת ועדת המשנה, משהו שפחות היה מקובל בקדנציה הקודמת של אדוני. אני סמוך ובטוח שזה יביא להקמת ועדות חשובות נוספות.

כשנפגשנו בפעם הראשונה פגישת היכרות, שאלת אותי למה אני פה, מה הנושא שהכי חשוב לי.

לך שהנושא הכי חשוב לי, שאני מכיר אותו הרבה זמן,

רק בשבוע שעבר קיבלנו דוח ממרכז המחקר והמידע של הכנסת בנוגע לאם.אר.איי. יש כמעט פי שניים מכשירי אם.אר.איי בתל-אביב מאשר בצפון ובדרום. תופעה מאוד מטרידה שעולה מהדוח זה שרבים מתושבי הדרום נאלצים לבצע את הבדיקה באזור תל אביב כי הם לא יכולים לקבל תורים בזמן סביר במקום מגוריהם. נתונים כאלה אנחנו מוצאים בכל התחומים של הרפואה. אני אמשיך להעלות את הנושא הזה בכל מקום אפשרי. אני מאמין שבאמצעות הוועדה נוכל לעזור לבתי החולים בפריפריה על-מנת שתושב פריפריה יקבל את אותו שירות ואת אותן זכויות כמו תושב תל אביב. נעשה כמיטב יכולתנו לעזור בעניין הזה. הנושא של הרפואה בארץ הוא נושא שדורש טיפול. ביום שני הבא אני מביא לדיון את המצב של בתי החולים הציבוריים, שזה מצב בלתי מתקבל על הדעת בעליל במיוחד בתקופה הזאת.

אני מאחל לך הצלחה. אני רוצה לברך את אופיר, הוא עוסק רבות בנושא הזה מאז שהוא נכנס לתפקיד. טוב שהוועדה הזאת הוקמה. כל בתי החולים, ובמיוחד בפריפריה, זקוקים לתקצוב ,לסיוע, לשדרוג בתקופה הזאת של הקורונה. אפליית נצרת זה גם אחד הדברים. ביקשתי להיות חבר בוועדה כדי להשמיע את זעקת כל בתי החולים, במיוחד את זעקת שלושת בתי החולים בנצרת שהעלנו לדיון כאן.

10:41.